נפתח את הדיון במסגרת ציון יום האיידס הבינלאומי.

לסדר היום: בדיקות HIV לנשים בהריון.

אודה שאני בעניינים. ליוויתי את התהליך כבר לפני שנתיים. קראתי שוב את מה ששלחתם גם מהוועד שעושה עבודה חשובה מאוד. קראתי גם את העמדה של משרד הבריאות. אני אודה שהדיון פה

כרבע מהם היו נשים, זה היה מספר לא זניח לחלוטין. אם אנחנו מסתכלים על המצב שבו הם התגלו, אם הסידי פור הממוצע באוכלוסייה היה 340, אז בגברים הוא היה 360,

כיוון שהרופאים הגניקולוגים לא רגילים לעשות בדיקות בהיריון - - - יש עוד כמה אוכלוסיות בסיכון, חוץ מיוצאי אתיופיה. נשים שמשתמשות בסמים, הגניקולוג לא תמיד יודע. נשים שהבן זוג שלהן משתמש בסמים, אף אחד לא יודע. או שהבן זוג שלהן

ד"ר הולשטיין, עשה בדיקה מי הן הנשים שמתגלות בשנים האחרונות,

זה נשים מברית המועצות לשעבר, הרוב הן לא אתיופיות, אז אי אפשר. אם אתה הולך רק על מה שמתחת לפנס, אתה מפספס את הרוב, לא מיעוט, לא בינוני, אתה מפספס את

יש ירידה ברוב המדינות,

בגלל שיש דרכי פעולה חדשות, יש תכניות חדשות, כמו - - - שהוועד והחברה לרפואת איידס,

הם הרימו גבה שאין - - - לנשים בהיריון. גם אם האפידמיולוגיה בישראל היא טיפה שונה, עדיין דבר שהוא מאוד מקובל במדינות כמו ארצות-הברית, אנגליה,

ולכן, ביחס לאוכלוסייה קטנה שאם אתה בודק קבוצה מסוימת, אז יש לך את הנתונים האלה. אבל אתה לא בודק את כל החברה. אני לא נגד הבדיקות האלה. גם

מה שמעניין בתחום האיידס,

ואי אפשר להגיד, מה שפרופ' חוברס אמרה כרגע, דווקא במאמר שאני שותף בו, שנשים לא נבדקות

גם פורסם בעיתונים בינלאומיים,

ניתוח מילה זה כלי הגנה שבפירוש עושה חלק מהמניעה בישראל. מהטקס הברברי הזה אז יצא לנו טוב?

אני אומר שכן יוצא טוב, טוב מאוד, וזה משהו

אנחנו רואים שרוב רובם של ההתפלגות שלפי האם הוא מוצא - - - זה לצערי, זה מה שיש באדום , וזו התחלואה בארץ. אנחנו לא יכולים להיות אחראים על ילדים שנולדים בחו"ל, אתם מסכימים. הפעילות שלנו לנשאים הוא כלפי המניעה. אנחנו רוצים אפס הדבקה לילדים שנולדים בארץ. מי שנולד בחו"ל ובא, אז

השורה התחתונה עד שזה פורסם, שאותה מדיניות, והנה התוצאות, נתנה שבתוך 796 ילדים שנולדו 3.1% - אבל כל התקופה מ-1985-2015, בוודאי אם אנחנו מסתכלים, זה יורד בצורה משמעותית 1.7%,

אני מתעסקת באיידס כבר ארבע שנים. אתה לא יכול עכשיו להגיד לאישה, תיקחי טיפול למנוע את המחלה שלך אם היא לא רוצה. כרופא אני לא

ההמלצה, צריך להיות, שכל בן אדם - המלצה ברורה ואפשרית בארץ שכל אשה, כל בן אדם נשא, חייב לקבל טיפול מציעים לו. רוצה,

יש אחוזים גבוהים של אנשים.

עדיין על הבדיקות יש השלכות שליליות אם בן אדם נמצא בטעות חיובי. חשיבות של סדרי עדיפויות

בגלל זה העמדה שלנו מאוד ברורה. משרד הבריאות מפעיל שילוב של אסטרטגיות. איידס זה לא משהו אחד וסיימנו, זה שילוב של

תכניות להתערבויות. שינוע להמלצה. תוספת בדיקות הרבה דברים. השיעור בתחלואה בארץ הוא שונה לחלוטין מרוב אזורי העולם. אנחנו פי שתיים

אנחנו פי חמש פחות מארצות הברית זו לא אותה תחלואה. האם יש תכנית הסברה למניעה? יחד

האם זה יספיק - אנחנו לא צריכים להשלות את עצמנו. כמה זה עולה?

נשים הרות כמה היום?

יותר מ-230 אלף איש עושים בדיקה.

אני שואלת על נשים הרות. כמה היום

את צודקת מאה אחוז. אתה מגיש את זה לסל כתרופה - - - אני מתנצלת, אתה קצת מורח אותי. אנחנו מכירים, עשינו כבר כמה פגישות. אני הייתי מצפה